כ"ז בכסלו התשפ"א, הנושא על סדר היום: הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה (הוראת שעה) (הגבלת פעילות בתחום התחבורה) (תיקון מס' 5), התשפ"א-2020. נציג משרד התחבורה, תציג את הדברים. הכוונה היא להאריך את תוקף התקנות במתכונתן הקיימת עד 7 בינואר 2021. "במתכונתן הקיימת", זה אחרי התיקון שעשינו בפעם שעברה?

צמצמנו את הריווח. אכן, אדוני. ואנחנו מדברים על 75% תפוסה?

אדוני בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4,

עד 25 ו-27 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף 2020 (להלן החוק), (באישור ועדת הכלכלה של הכנסת), מתקינה הממשלה תקנות אלה: בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות בתחום התחבורה), התש"ף-2020 (להלן התקנות העיקריות), בתקנה 26, במקום "כ"ד בכסלו התשפ"א (10 בדצמבר 2020)" יבוא "כ"ג בטבת התשפ"א (7 בינואר 2021)". תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ה בכסלו התשפ"א (11 בדצמבר 2020). רק הערה קטנה לעניין הפתיח לתקנות מכיוון שאנחנו דנים כרגע באישור של התקנות בדיעבד, בפתיח צריך להיאמר: "ולאחר שהתקיים האמור בסעיף 4(ד)(2)(א) לחוק", שזה הסעיף שמסדיר את הפרוצדורה הזאת. אם נאשר, זה יהיה בכפוף למתבקש. "לובי 99", בבקשה. אני רוצה לפתוח ולספר שבשבועות האחרונים הצטברו אצלנו הרבה מאוד עדויות על תפוסה של מעל 100% באוטובוסים ועל כך שבמקומות שכן הייתה בהן אכיפה של 75% לא היה ניתן לשמור באופן ממשי על ריחוק חברתי. היום בבוקר הגעתי מקרית שמונה למשרדים בתל-אביב באמצעות הרכבת מכרמיאל לתחנת השלום בתל-אביב. במהלך הנסיעה עברו כמה וכמה פעמים פקחים ששאלו, שהעירו למי שלא חבש מסכה. הם עברו כמה פעמים ופתחו חלונות כדי לאוורר את הרכבת. בבוקר הייתי צריכה להזמין מקום כדי שימדדו את עניין התפוסה. ברכבת המצב טוב, התגבור של הפקחים מוכיח את עצמו, אבל זה לא מה שקורה, לצערי הרב, באוטובוסים, ששם לא תגברו קווים ולא הייתה אכיפה משמעותית של פקחים. ההמלצה שלנו היא להוריד את התפוסה באוטובוסים ל-50%, לתגבר את קווי האוטובוסים, ולהחזיר את הרכבת שצומצמה בסופי שבוע לפעילות. אפשרויות הפיקוח באוטובוסים הרבה יותר מוקשות מאשר ברכבת. כמו שאמרנו בישיבה הקודמת, בנוסף ל-400 הפקחים שהיו בתחבורה הציבורית וטיפלו בענייני התיקוף והתשלום, הוספנו עוד 500 פקחים. סדרנים או פקחים? סדרנים, שתפקידם לסייע ולהכין את הציבור בנושא הקורונה. בנושא התגבור, כפי שגם נאמר בישיבה הקודמת,

לאחר התייעצות עם נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות וארגונים שעוסקים בנושא, נוסח של הוראת שעה לתיקון תקנות הסדרת נגישות תחבורה ציבורית. הנוסח הזה נמצא כרגע אצל שרי התחבורה והאוצר. אני מקווה שהשרים יאשרו את הנוסח ונקדם אותו בוועדת העבודה כמו שמקובל לקדם את התקנות האלו. לגבי הרכבת ביום שישי - עד היום שיעור התפוסה בנסיעות ברכבת ישראל, הגם שמותר 75%, לא עולה בפועל על 50%. כמו שנאמר בישיבה הקודמת, אנחנו מייעדים את יום שישי בבוקר לשיפור תשתיות הרכבת. עד מתי?

כמו שנאמר על ידי מנהל המסילות בישיבה הקודמת, חלק מהמסילות כבר כשירות לעבודה. הקו העיקרי, שהוא בין מטרופולין תל-אביב למטרופולין חיפה והצפון, טרם כשיר ואנחנו ממשיכים לעבוד על הכשרת חשמול הרכבת ועל שיפור חווית הנסיעה ברכבות. אם שיעור הנוסעים ברכבת, בעיקר במהלך השבוע, לא עולה על 50%, להערכתנו שיעור הביקוש בימי שישי הוא נמוך יותר. אתה אומר לי שזה שביום שישי אין רכבת זה נזק לא כל כך גדול, כי ממילא אם בימי חול התפוסה היא 50%, בסופי שבוע זה פחות. אני כופר בזה. תנועת הנוסעים ברכבות בסופי השבוע גבוהה מסיבות אחרות. אדוני, אני לא אומר שהנזק הוא יותר גדול. אם בחמשת ימי החול בשבוע יש שיעור תפוסה מסוים, בדרך כלל שיעור התפוסה בימי שישי, שהוא יום קצר, הוא יותר נמוך. אתה מבסס את זה על מה שהיה טרם הקורונה? טרם הקורונה. אני לא אומר שלא נגרמת הפרעה בשירות לציבור. בוודאי שנגרמת הפרעה בשירות לציבור. כדי לאזן את הנושא הזה אל מול היעד של משרד התחבורה לקדם את שיפור המסילות ואת שיפור השירות לציבור, בוודאי לאחר הקורונה, אנחנו מייעדים את ימי שישי לעבודה על החשמול. אנחנו נאשר את זה היום, אבל לאישור הבא, לדיון הבא שיהיה אחרי ה-7 לינואר אני מבקש להגיע לכאן עם מי שאמור לתת

מצד הרכבת

העבודות האלה יימשכו.

אני פוחד שמישהו יתאהב בזה. חס ושלום. אני רוצה שלדיון הבא יבוא מי שממונה על זה ויאמר לנו תכנית עבודה וצפי מתי הרכבת חוזרת בסופי שבוע לעבוד. לגבי פריסת הסדרנים אני מבקש להגיע לדיון הבא עם תכנית סדורה, אני רוצה לדעת על פי מה הם עובדים. אם אני משליך את כל יהבי על הנהג שהוא יהיה שק החבטות, שהוא יחליט מתי לעצור, מתי לפתוח חלונות, מתי לא לפתוח חלונות, אז או שאנחנו טומנים את הראש בחול, או - - אני רוצה להשלים את מה שאמר היושב-ראש ולהסב את תשומת הלב לכך שבתקנות בנושא תחבורה סמכויות הפיקוח נתונות למגוון של גורמים. להבדיל מתחום התעופה ששם זה רק פקחי רשות התעופה האזרחית, כאן הוועדה אישרה לאפשר לגורמים מוסמכים שונים, כולל מפקחי רשות הטבע והגנים. יש אפשרויות לממשלה לפקח, אבל עם סדרנים שמסבים את תשומת ליבם של הנוסעים להפרות של התקנות. את המסגרת יש, רק השאלה איך היא מיושמת. ההנחיות של הרשות הארצית לתחבורה ציבורית לכל מפעילי התחבורה הציבורית היא לתעדף את הפקחים באותם קווים שאנחנו יודעים שהם קווים עמוסים. כפי שנקבע כאן על ידי יושב-ראש הוועדה, אנחנו נגיע בפעם הבאה עם תכנית החשמול ותכנית העבודה על התשתיות ברכבת, וגם עם התכנית לעניין הצבת הסדרנים. אני רוצה לוודא שהוועדה תקבל מסמך שיציג מה היה השינוי בתגבור, מה היה לפני ההנחיות תדירות הקווים, מספר האוטובוסים, כי אמרת שנעניתם ותגברתם.

אדוני, אנחנו כרגע נמצאים בשלב שתקנות התגבור של האוטובוסים הבין עירוניים בתחום העירוני נמצאות אצל השרים. כמובן שתוכן תכנית לעניין הזה כשהתקנות תאושרנה גם לתגבור אותם קווים שאנחנו יודעים שהם קווים עמוסים. מי בעד התקנות, מי נגד, מי נמנע?

אני מתנגדת לתקנות. אני לא רוצה שיעלו ל-75%. עלו כבר ל-75%. אבל לא להמשיך עד אני לא יודעת מה. תסבירי למה את מתנגדת. אנשים שנוסעים לעבודה ונדבקים בדרך נאלצים אחר כך להתמודד מול המעסיקים. גם אחרי שחוקק החוק על תשלום עבור ימי בידוד אותם מעסיקים לא משלמים להם, הם מקזזים להם מימי העבודה. הגיע הזמן לעשות סדר בכל הסוגיה הזאת. בידוד זה משהו אחר. נכון שזה משהו אחר, אבל אי אפשר להפקיר את האנשים, אי אפשר להסיע אותם בצורה כזאת. מה הבעיה להגביר קווים כדי שאחוז התפוסה לא יעלה? מה ההשלכות אם נצביע נגד? ההשלכות הן שהתקנות לא אושרו ותוקפן פוקע. הן נכנסו כבר לתוקף, רק תוקפן מוקפא.

בסיום הישיבה. שמה זה

זה אומר שאין הסדר מיוחד לפעילות בתחבורה ציבורית בתקופת הקורונה. כל המתווה שהוועדה אישרה בספטמבר, אם אינני טועה, שעניינו הגבלת פעילות התחבורה, לא מוארך. זאת אומרת שהמצב מוחמר? נכון, אין שום הנחיות, אין פיקוח. אנחנו משיגים תוצאה הפוכה. המצב לא היה 100%, המצב היה 50%. אם אני לא מצביע עכשיו על הארכה, זה אומר שאנחנו חוזרים למצב הקודם לפני הקורונה, אנחנו מחמירים את המצב. אין בכלל הנחיות, הגבלות ופיקוח. זה אומר שאין הנחיות ואין הגבלות. המחאה שלך היא במקום. את יכולה להימנע, אבל זאת אחריות לציבור דווקא מהנקודה שאת אומרת. בפעם שעברה הגדלנו ל-75% כדי לשחרר את הלחץ. עד מתי זה עכשיו?

שזה עוד חודש. בחודש הזה יכולים לקרות המון דברים. למה עד ה-7 בחודש? הוועדה רשאית לקצר את התוקף. אפשר לעשות את זה, השאלה מה זה ישיג. אנחנו נעשה את זה עד ה-31 בדצמבר. להארכה הבאה תבואו עם נתונים. זה מקובל עלייך?

התוקף לא יהיה עד 7 בינואר,

כן, ואני מבקש עד אז להגיע אלי עם תכנית

של הסדרנים, עם תכנית לגבי חידוש עבודת הרכבת בימי שישי, צפי, כל מה שצריך. תגבור קווים, או שאנחנו עוברים ל-50%. ומסמך על תגבור קווים. אני מאוד מודה לך, עשית שירות חשוב לציבור. אני מעלה את זה עוד פעם להצבעה. לפי החוק הוועדה רשאית לשנות את תקופת תוקף התקנות לעומת ההצעה של הממשלה. התקנות יעמדו בתוקפן עד 31 בדצמבר 2020. בתנאים שהעלה - - אם התנאים האלה לא יתקיימו, הוועדה גם רשאית לא לאשר בכלל. יהיה דיון שבו נקבל החלטה אם כן או לא. אני חושב שאי אפשר משהו אוטומטי,

במיוחד כשעורכת הדין ימית ינאי מלול שמייצגת ציבור אומרת שבאוטובוסים זה לא קורה, שזה מסכן את הציבור. אם נצטרך לקבל החלטה בדיון הבא לרדת ל-50%, נרד ל-50%. שלום הציבור יותר חשוב מכל דבר אחר. אני מעלה את זה להצבעה עם התיקון.

אין מתנגדים, אין נמנעים, התקנות אושרו עם השינויים שדיברנו עליהם. תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 09:52.